אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת השקיפות. תודה רבה לכל מי שהגיעו לכאן,

מפגינים ביחד נגד אלימות נשים,

אני

אנחנו התכנסנו כאן כדי להבין איפה נמצא הכסף הזה. מה מתוך הכסף הגיע באמת ליעדו, מה מהמקרים טופלו. ניסינו בכנסת להעלות ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא, אך לצערי, הקואליציה הצביעה נגד הקמת ועדת החקירה, ואף פנייה של חברת הכנסת פארן ושלי ליושב-ראש הכנסת יולי

ולשם כך עדיין אנחנו צריכים ועדת חקירה, ואנחנו נעלה שוב את ההצבעה לוועדת חקירה. אני מקווה מאוד שמשהו השתנה בקואליציה, ראשי הקואליציה הזאת, באמת,

אנחנו נתוקצב בעוד 9.5 מיליון שקלים. הדבר הזה בבסיס התקציב? הוא נכנס לבסיס התקציב, כן.

ולאיפה הוא עובר בדיוק?

המרכזים למניעה וטיפול באלימות במשפחה. וזו התקנה היחידה שכל ה-50 מיליון אמורים להיכנס - - - כרגע יש לנו 8,

אני חושב שזו שאלה שצריכה להישאל ברמות גבוהות מאתנו. לא באנו מוכנים לשאלה של הקיצוץ הרוחבי. אני נזהר. אני חושב שאני לא אגיד את הערכתי. אני חושב שלא ייגעו בזה בגלל שאנחנו שמים את

אפשר לשאול את משרד האוצר אם הם היו שותפים.

אפשר להפנות את השאלה למשרד האוצר. הבעיה מתחילה בשאלה היא החלטת הממשלה שמתקבלת היא תקציבית או לא.

ובין אם בתכניות של משרד הרווחה, פונה לטובת עצמו, יש

לא הייתה שותפות פעילה שלנו בתוך הצוות - - - זה היה בחירה שלכם לא להגיע? אתה יודע מי היה אמור להיות הנציג, ומדוע הוא לא הגיע? זה קריטי, הרי ברור שבוועדה בין-משרדית כשהאוצר עומד בראשה, אז היא

אז יש מקומות נוספים אצלכם. יש שלושה מקומות כאלה, ועוד מחלקה שאמורה להיפתח בשרות בתי הסוהר טיפול בשב"ס, למי שכבר הגיע. אנחנו כן קדמנו את הפיילוט של הצימוד האלקטרוני,

מתוך מקורות תקציביים פנימיים

תקציבים של עשרה מרכזים כאלה, שאנחנו כל שנה מקבלים דרך ועדת תמיכות 6 מיליון, זה אפילו לא עשירית מתקציב. זה סכום זעום מצחיק וכאוב.

חד משמעית לא.

תעשה בדיקה על כל העברות התקציביות, כולל העברות של דצמבר. שוב, בחודש הקרוב ייכנסו למשרד הרווחה, עתידים להיכנס במידה וועדת הכספים תאפשר זאת 528 מיליון שקלים,

כל הגידולים באוכלוסייה. אנחנו מתאימים את התקציב לביצוע בסוף שנה. התקנות האלה מבוצעות כבר עכשיו בחריגה,

המשרד פועל בחריגה כל השנה עד דצמבר, רק אז מאושר לו חצי מיליארד שקל על החריגות. שמעתם משרד הרווחה - תוציאו כסף. תשפכו את ה-50 מיליון שקל, ובסוף אולי תקבלו החזר. אתם מוציאים מתוך הנחה שיאשרו לכם בדצמבר עוד חצי מיליארד שקלים, ההוצאות שלכם מסתכמות בחצי מיליארד שקל גרעון, ואז שיאשרו לכם את העברה, זה נשמע לא התנהלות שקורית באמת בפועל. זה לא קורה.

נתנאל, אנחנו מאוד מבולבלים. אני אספר לכם את המספרים כמו שהם. כמה כסף קוצצו בהעברות תקציביות בוועדת כספים בשנה האחרונה משרד הרווחה, במספר? התקציב משנה לשנה הוא גדל, אני לא רואה את העברות עכשיו. אז תסתכל על העברות. התקציב הוא גדל משנה לשנה. תסתכל על העברות. התקציב גדל, אתה אמתי? בתנאי שיאשרו את החצי מיליארד, זה מה שהוא אומר, שזה פשוט יגדל, עוד חודש נאשר בוועדת כספים, ואז - - אתה יודעת מה יקרה כאשר מעבירים כסף בדצמבר? מה שקורה עם הכסף, שהוא חוזר לקופת המדינה. ואז מעבירים אותו לאן שרוצים. נתנאל, אני לא יודעת אם בזה גם אתה עוסק,

922, התכנית לצמצום פערים עם המגזר הערבי בישראל. עשינו על זה גם מספר ישיבות, גם שם תכנית רב-שנתית, תקציבים שהיו אמורים לעבור ולא הגיעו, בדיוק אותו סיפור. - - - מתכנית הצפון, אפשר לשכפל את הישיבה, להחליף את הנושא, ואנחנו מקבלים את אותה ישיבה בקופי פייסט כל הזמן אותו דבר. מה קרה עם התכנית לצמצום פערים? העבירו חלק מהכסף, בעיקר את הכסף של תנועות הנוער וכסף של משרד החינוך, העבירו אותו בדצמבר, וככה שנה אחרי שנה, הוא פשוט הוחזר כמו שהוא בא, הוחזר לקופת המדינה. האם זה מה שהולך לקרות עכשיו עם משרד הרווחה?

המספר שהקראתי לך הוא מספר שמשרד הרווחה הולך לבצע בפועל בשנת 2018. מעבר לזה, דיברנו קודם על הגידול באוכלוסייה. הוא הוציא חצי מיליארד - - - חלק מהכסף הזה כבר יצא ואושר על ידי החשב. אנחנו מתקצבים אותו בדיעבד. על כמה כסף מותר לו להוציא אחר כך בדיעבד? אין בעיה, אני אקריא לכם פשוט את המספרים. אם נסתכל על תקציב משרד הרווחה והגידול בתקציב משרד הרווחה לעומת הגידול באוכלוסייה בעשר השנים האחרונות, הגידול באוכלוסייה עמד על 19.2% לפי נתוני למ"ס. הגידול בתקציב משרד הרווחה עמד על 84.3%. אתה יודע שגידול במשרד לא אמור לקרות רק לפי גידול אוכלוסייה. למשל, השוואת התקציבים אם אתה רוצה איזשהו מדד לממוצע ב-OECD.

מדינת ישראל בתקצוב שלה במשרד הרווחה, היא בין המדינות הנמוכות ב-OECD.

כדי להצמיד את זה למה שמקובל במערב, אנחנו נמשיך להישאר מאחור, וגידול באוכלוסייה ממש לא מספק לנו את התוספת הזאת. לכן אני אומר. המשרד גדל ב-10 השנים האחרונות הרבה מעבר לגידול באוכלוסייה. ועדיין הוא נמצא בתחתית מבין מדינות המערב. אתם מבינים את זה? מבינים. מצמצמים את הפער במסגרת סדרי העדיפויות הממשלתיים ככל שניתן. הדברים נעשים. תקציב משרד הרווחה גדל פי שניים בעשר שנים. זה לא אומר לנו כלום כי זה עדיין מעט. אנחנו יודעים איפה ישראל עומדת מבחינת רצח נשים ואלימות במשפחה מול מדינות מערביות? למישהו יש את הנתונים האלה, המשרד לביטחון פנים אולי. זה בתהליכי עבודה לקראת הצגה בפני רוה"מ. אז עד עכשיו לא הכנתם? מחר אתם מול ראש הממשלה. יש פדופילים שמעורבים אנשי מפתח, אנחנו במקומות הראשונים בעולם. ישראל היא עיר מקלט לפדופילים.

נתונים שהכנתם לישיבה מחר, אתם יכולים להגיד לנו. זה בתהליכי עבודה. בבקשה, בזמן שנותר לנו תבדוק לי מה היו העברות התקציביות, אני מאוד סקרנית לדעת. יש לך גישה למערכת. אני בבג"צ כדי לקבל גישה למערכת כבר הרבה זמן. תחסוך לי את ההמתנה

משרד האוצר לא נותן לנו גישה כדי לבדוק, כדי להסתכל על המערכת, ושאר חברי הכנסת. בינתיים אנחנו צריכים לחכות שיתנו לנו תשובות. אמרו לנו בוועדה שאין תשובות, אז תתנו תשובות.

היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אנחנו פה מדי יום בכנסת עושים תלאי על תלאי, תיקון על תיקון, מנסים לשפר במה שאפשר את מצבם של נפגעות ונפגעי עבירות מין. והיום זה יום הזעם, הציבור כולו מצטרף למה שאנחנו עושות פה מדי יום, אנחנו ביחד עם חברות הכנסת ואנשי המקצוע במשרדים. גם לנו יש רשימה.

התכנית הלאומית חשובה כפי שהוצג קודם, היא עוסקת בתחום של אלימות במשפחה. באמת, ישבו שם מיטב אנשי המקצוע, זכות מצוינת שאנחנו מתחילים לתקצב אותה. יש עוד הרבה דברים שלא תוקצבו, והם בכלל לא על סדר היום של האוצר, להבנתנו. הדברים האלה מקבלים משנה תוקף, כי היום יושבת על המדוכה ועדת ברלינר, שהיא ועדה שהוקמה על ידי נשיאת בית המשפט העליון, שמטרתה לבחון את החוויה של נפגעות ונפגעי עבירות מין, במפגש עם מערכת המשפט ועם המשטרה. הדבר הזה חשוב, כי אנחנו יודעים ויודעות

13% מתוך הפונים והפונות למרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. רק 13% יגיעו לתלונה במשטרה, ומתוכם 87% מהתיקים נסגרים. אנחנו מבינים שרק מתי מעט של המקרים מגיעים בכלל לכדי איזשהו בירור על ידי הרשויות, רשויות אכיפת החוק, אני מתכוונת, וצריך לשאול את עצמנו למה, ומכאן הדרישות שלנו. הדרישות שלנו הן להרחבת התקנים לחוקרים ועוס"ים בתחנות המשטרה. הכשרות חוקרים הן בפגיעה מינית, והן בפגיעה מינית באוכלוסיות ייחודיות עם מאפיינים תרבותיים מסוימים, כי אחרת הם לא פונים לעזרת רשויות אכיפת החוק. הפנייה שלנו לגבי ניתור אלקטרוני, הן לגברים אלימים, והן לגבי פדופילים מה יותר פשוט מזה,

פדופילים שיש להם הערכת מסוכנות מרף מסוים יהיו מנותרים כדי שלא ימשיכו לפגוע. בנוסף להרחבת הסמכויות ליחידת צור, שעכשיו הורחבו, ובאורח פלא אנחנו חזרנו לרביזיה ולניסיון לצמצם אותם. אנחנו מדברים על חלופות אשפוזיות כדי שנפגעות פגיעה מינית לא הצטרכו להיות מאושפזות, שרבות מהן נופלות בין הכיסאות, לצערנו, בגלל שהן לא יכולות מטעמים כאלה ואחרים להתקבל למחלקות לחלופות אשפוזיות. אני אגלה לכם, שאם היה ניסיון אובדני, אז לא מקבלים אותן לחלופות אשפוזיות, ולצערנו, הדבר הזה הוא כן חלק ממה שאנחנו מכירים כמאוד נפוץ כביטוי לפוסט טראומה. הקצאת מיטות במחלקות פסיכיאטריות לנפגעות. הכשרות ייעודיות - - - בחדרים אקוטיים, דבר שקיים וצריך להרחיב אותו. צריך להרחיב את החדרים האקוטיים שקודם דיברה עליהם ליזה,

חדרים שאליהם נפגעות ונפגעים מגיעים אחרי פגיעה מינית. כל הנושא של סם אונס, כתב אישום אחד לא הוגש שמתואר